יעת המחנה הציוני, קביעת מועדים לתקציב המדינה תוך פגיעה חמורה בדמוקרטיה במטרה להנציח את שלטון נתניהו. כאמור, מטעם סיעת המחנה הציוני. תנמק את ההצעה חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה גברתי, עד עשר דקות לרשותך.

מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני כדי לדון במונופול הגז. זה נושא דחוף יותר, וגם הוא כמובן תקציבי ומשפיע בצורה מכרעת על

להעביר חקיקה שעניינה שמי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון וישב בכלא לא יוכל לשוב ולכהן כחבר כנסת. לא הצלחתי להעביר את החקיקה הזאת. אני באמת לא רוצה להמשיך

לי, וגם האמנתי באמת שתדאג לשקופים, שיש לך מחויבות של אמת, ואני עדיין מאמינה, באמת, בכל לבי. קיבלת הזדמנות מדהימה לעשות את זה, השר דרעי. קיבלת את המפתחות לאוצרות הגז של מדינת ישראל.

יש כלי חוקי, הוא יכול להכריז עליהם כמונופול.

זה סעיף שמעולם לא הופעל, ואתה יכול לתת לו

ותעשה דברים טובים וישכחו לך את זה. אין בכלל השוואה בין הגודל והעוצמה של הסוגיה הזאת ותרומתה לשקופים לבין כל סוגיה אחרת. בעלי הממון הם מעטים, אבל קולם רועם ומהודהד, באמצעות היח"צנים

מסיבה אחת: שזאת היתה ממשלה ששחרה שלום. שניסתה.

ראש האופוזיציה של היום,

לא היה יום אחד שלא עשתה כל מאמץ לנסות ולהגיע לדו-שיח עם שכנינו, לנסות ולפתור, גם אם זה קשה, גם אם

אפשר לבנות. היום אפילו בירושלים,

אדוני היושב-ראש,

אני מרשה לעצמי להעמיד את עצמי באותו מקום

לא נראה לי שראשי מדינות אירופה יבואו לפה לאחר שהם סופגים מממשלת ישראל הנוכחית עלבונות על ימין ועל שמאל. הלגיטימציה שלנו נשחקת, אנחנו הפכנו להיות גוף שבעולם משתדלים להתרחק ממנו.

וזה יישאר. אבל לפעמים זה יוצא החוצה, ותראה איך מדברים על ראש הממשלה שלי. אדוני היושב-ראש, אני כואב את כאבי שראש הממשלה

חשובה הפונקציה הזאת, של מזכיר המדינה של ארצות-הברית, בקולה שלה,

בקולה שלה עומדת ומסבירה לעולם מה קרה בבחירות שם.

שר החוץ שלנו, צריך לתת סטירת לחי למזכירת המדינה של ארצות-הברית.

אבל בצד השני, לטובות בידידות שלנו, גרמניה.

זוכר שקיבלנו את אנגלה מרקל שהגיעה לפה, אני זוכר שכשקיבלנו את אנגלה מרקל בראשות ראש הממשלה אולמרט,

הטובה ביותר של מדינת ישראל. מאיפה שר החוץ שלנו לוקח את האומץ לתת סטירה כזאת לגדולה בידידותינו? ומיד לאחר מכן, לא קורה שום דבר,

יסביר אולי מה מדיניות הממשלה, מי הידידים שלנו, את מי צריך

חבר הכנסת בילסקי, שביציע האורחים יושבת יושבת-ראש והנהלת "נעמת", והן אורחות של ועדת העבודה והרווחה, והן בוודאי ציפו גם לשמוע בנושא השני,

אנחנו מקבלים אותן בברכה. אני מכיר את רוב הנשים שהגיעו לפה, ואני מודה לאדוני היושב-ראש,

אפילו יותר חשוב שהן מכירות אותך. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, שהציגה הצעת אי-אמון מטעם המחנה הציוני. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה: פגיעה בתרבות משקולים פוליטיים,

רע"ם,

הנחיתי את צוות משרדי, בדגש על הצוות המשפטי, לבחון את סוגיית התמיכה בתיאטרון "אל-מידאן" ובפסטיבל הקולנוע בירושלים. לא נאפשר

את צודקת, ותכף אני אפרט. את פשוט כנראה קוראת את מה שכתבתי. התרבות הלא-יהודית, ערבית, בדואית, דרוזית וצ'רקסית.

3% ממשרדך. וישבתי כבר עם ראשי המחלקה הערבית - - 3% ממשרדך.

אני גאה ומתרגשת כשאני רואה אמנים הגאים במדינתם.

האחרונים ביקרתי בלונדון וצפיתי יחד עם הרבה אנשי תרבות ישראלים במופע של פול מקרטני באולם O2. 15,000 איש היו במופע

וכן לחרמות מבית. מי שיצביע נגד הצעת האי-אמון הזאת אומר: כן לתרבות הישראלית, כן לחופש ביטוי, ולא לחרם מבית, לא לחרם מבית. אומרים לא - - - אני מבקשת מחברי הכנסת לדחות את הצעת האי-אמון

על ראשי המדינות שהגיעו לכאן, על כל האופוריה שהיתה כאן.

חבר הכנסת בילסקי, את דוח-גולדסטון, שהגיע בעקבות "עופרת

אוהו, אוהו, ואתה לא תיתן ציונים, זה

היא אומרת את דבריה,

תסביר להם מה אתה חושב שצריך להעיר. רבותי, קריאת ביניים, אדוני

הוא מגן גדול על מדינת ישראל, יותר מכל אחד אחר, וגם עורך-דין גדול ועצום. ובכן, מה הוא אמר בריאיון לכתבת תמר אלמוג בערוץ-1? כך הוא אמר, אני מצטטת מהזיכרון, אז אני אולי לא מדייקת במאה אחוז בטקסט, אבל כך הוא אמר, הוא אמר: הולך ונהפך ונהיה לי קשה יותר

אמר: אני לא תומך בהצעות חוק, בחלק מהצעות החוק שהובאו עכשיו,

הכנסת משה בוגי יעלון להשיב בשם הממשלה על הצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש,

בקיץ שעבר הוכו ארגון ה"חמאס" וארגוני הטרור האחרים ברצועת-עזה מכה חסרת תקדים במבצע "צוק איתן", לאחר ההסלמה,

נגד מדינת ישראל ואזרחיה. המכה שספג

אנו מנהלים מול רצועת-עזה ומול "חמאס" מדיניות ברורה מאוד: "חמאס" הוא האחראי למתרחש ברצועה, כשיש הפרה של הריבונות שלנו, אם באמצעות ירי רקטות או בדרכים אחרות, "חמאס" הוא זה שנושא באחריות

המחויבות של שלטון ה"חמאס" ברצועת-עזה להפסקת האש שהושגה על בסיס היוזמה המצרית משקפת,

את ההרתעה שהושגה בעקבות המבצע. ב"חמאס" יודעים כי מוטב לארגון לרסן כל ניסיון ירי בכיוון ישראל, אחרת נפעל בעוצמות גדולות עוד יותר.

הערבית, לאחרונה בשארם א-שיח', הנושא הפלסטיני לא בראש מעייניהם, לא רצועת-עזה ולא יהודה ושומרון. הם מודאגים יותר היום ממה שקורה באיראן - - הוא גם תומך

חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת חסון, אתה מיצית את כל קריאות הביניים. חבר הכנסת חסון. אולי תחת ממשלת אולמרט השלטים האלה שם על המדרכות היו גם

ולנשים נשואות, ציפי לבני הצביעה נגד, גם ביבי הצביע נגד לפני שבועיים. אבל פתאום היא אשה. כאשר היו הצעות חוק שעניינן מתן זיכוי במס הכנסה בעבור הוצאות

שם כל הזמן. הצעת החוק באה מקדימה. הצעת החוק של קדימה. היא הקימה והובילה ועדה בנושא חזקת הגיל הרך שפוגעת בגרושות ובנשים עניות, אבל פתאום,

ואני יכולה להמשיך כאן עוד שורה ארוכה של חוקים בנושא מעמד האשה

אני פעלתי, עוד לפני שנבחרתי לכנסת בשנת 1992, ובוודאי ב-1992, יחד עם חברות כנסת ממפלגות אחרות,

פעלנו כולנו יחד על מנת שנוכל לקדם חקיקה, ואכן משנת 1992 פעלנו בשילוב ידיים כאילו אין בינינו מחלוקות פוליטיות. הורדתם, אנחנו פעלנו, נאבקנו, ופה

לכופף את כל המחלוקות המפלגתיות בינינו למען פמיניזם ולמען ההסכמות הפמיניסטיות בינינו. כך אני מאמינה שצריך

סליחה. אני עשיתי, ואנחנו - - - - - ממה שקורה בעיראק, ממה שקורה בסוריה, ההתפתחות של הג'יהאד העולמי, וזה לא בראש מעייניהם.

רעיונות שגם

אני אפילו לא יודעת באיזה פוזיציה הוא נמצא, לגבי יגאל עמיר? מי מכם היה רוצה שסרט כזה ייכנס לתוך מערכת החינוך? אני בטוחה שאם הייתי שואלת, התשובה שלכם הייתה "לא", ואגב, זו גם התשובה שלי.

של תסריט של מחבל, ועכשיו הולכים ואומרים שאנחנו בהמות.

אנחנו צ'חצ'חים, בהמות, אספסוף,

איך אומרים, זה מזכיר לנו תקופות חשוכות. אתם יודעים למה זה מזכיר תקופות חשוכות: זה סימפטום של טירוף, של תקופות מטורפות, שאנשים ששומעים וגנר, אנחנו

מלחמת תרבות בין האנשים, שזה רוב רובו של עם ישראל שחי פה, שיודע שקודם כול הוא יהודי, וקודם כול הוא מחובר למורשת שלו, ובאינסטינקט שלו הוא יודע ששטיפות המוח האלה,

לזה שהוא צריך להגיד לאדם מה

בגמרא מובא שעתיד הקדוש-ברוך-הוא, על כל שיחה ושיחה של אדם, אפילו עם אשתו, לומר לו ביום הדין, בשעת מיתתו, אפילו שיחה קלה שבין

אלה, אנשי התרבות, כבר אמרו לנו: חכמים,

שמא יבואו התלמידים אחריכם וישתו את המים הרעים.

רעים, בדיבורים שאנחנו אומרים. הדבר הזה יכול להביא חורבן, רבותי.

ניתן כוח אלוקי בדיבור - - תודה. - - ואדם לוקח אותו ומשחית את הכול.

דקה, הרוצח השפל,

זכרו לברכה, ואורטל, האחיינית שלו, הם האויבים? ירדתם לגמרי מהפסים? נפלתם על הראש? עד כדי כך עולם הערכים שלכם התהפך? מה, אתם באמת לוקים בכזאת שנאה עצמית תהומית? פשוט תתביישו לכם. סליחה.

אני יושב פה, אז אני שומע. תודה. ועדת חקירה ממלכתית, ולאחר מכן הגשנו את הערר, ובאמצעות זה

למעמד הביניים בכל רחבי עולם, ואומרים:

אין כללי משחק, אין שכר

שאנחנו נבנה נגזרות ונהיה, תל-אביב תהיה בירה פיננסית. במקרה הזה, הביורוקרטיה הישראלית,

שצריך לעשות בה רפורמות, הצילה אותנו, כי יש לנו רק

אנשים שמחכים למלחמת עולם כדי שהרעיון הנוצרי, האוונגליסטי, שלא דרך אהבה, והיום אנחנו אחרי חג המולד של ישו, הלל הזקן, שהדרך הזאת תוביל את

תודה רבה. תסכם השרה מירי רגב. רבותי, בבקשה שקט, שקט באולם. בבקשה גברתי.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שר הביטחון, שר הבינוי שנמצא

הערבים זה - - - כולם, כן. רק הצ'רקסים לא בקבוצה שלכם. אני יודעת. אני יודעת שרק הצ'רקסים לא בקבוצה שלכם.

מה שאני רוצה להגיד לכם, שבעניין הזה יש לכם שותפה.

הנושא השני שדובר, והיום ראש הממשלה הציג אותו, כבוד היושב-ראש, אני נפגשתי היום עם סגנית שר התרבות האיטלקי, שבאה וחיזקה אותנו.

חברת הכנסת אורלי אבקסיס, שאת היית יושבת-ראש השדולה,

כי אנחנו צריכים יחד, ימין ושמאל, לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אין לנו דרך אחרת. והנושא השלישי,

רבים, או אם זה 27%, אין לו התשובה, ואין לו המענה מהמשטרה. אז יש חלק מסוים שאפילו מוותר על הזכות הזאת ולא הולך להתלונן. אנחנו עדים גם כן להתקפות שהיו אפילו על נבחרי ציבור, וכולנו זוכרים את ההתקפה ואת

איך היא נותנת לעבריינים כאלה,

לירות עליהם תוך כדי הפגנה נגד אלימות? האם זה באמת היה קורה ברחוב היהודי או במגזר היהודי?

מחיר" ידוע, והאנשים האלה ידועים,

והמשטרה לא מביאה

יש תמיד איזה משפט שאומרים גם השר לביטחון הפנים וגם כל המשיבים שאנחנו אומרים להם, שאין מספיק שיתוף פעולה במגזר הערבי לפענח את הדברים

אנחנו יודעים שכל אלימות משפיעה.

אומנם זה מתחיל בשכבות החלשות,

ואנחנו יודעים, שיתוף

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חייב, ככה, לומר כמה משפטים להתחלה, כי על הדברים האלה, של אלימות במגזר הערבי,

אני רוצה

אבל יש הרבה נשק והרבה תחמושת, ואני עוד מעט אגיד לכם מספרים שכולם פה ישמעו, ורבותי, מה שאנחנו נוגעים, ומה שאני אפרסם, זה אולי אולי 10%-5% במקרה הטוב,

גם ביהודי, יש הרבה נשק לא חוקי,

נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו משתתף עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא

עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח איילת

חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו או בשמה? לא נמצאו כאלה. ההצבעה הסתיימה, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, נא לשבת.

כי אנחנו גם נעבור להצבעה אלקטרונית לאחר ההודעה על התוצאות.

עכשיו נעבור לנושא של: בקשת הממשלה להאריך בצו את תוקפו של חוק

התשס"ג 2003, שזה דיון והצבעה, והצעת ועדת הכנסת בדבר

תוקפו של החוק נקבע תחילה לשנה אחת, ועם סיומה הוארך תוקפו עוד כמה פעמים. מאז נחקק החוק הוא תוקן כמה

על כך יש להוסיף כי פוטנציאל הסיכון הביטחוני גובר לנוכח ההתפתחויות האזוריות והבין-לאומיות שחלו בשנה האחרונה, בדגש על המצב הביטחוני מול רצועת-עזה, העלייה החדה בפיגועי הטרור בעיקר לאחר חטיפת ורצח הנערים

לפיכך, משרד הפנים לא יאשר מתן רישיונות לישיבה או היתרים לשהייה בישראל למי שמתגורר ברצועת-עזה. בשנת 2014 הוגשו עתירות המבקשות להורות על תיקון החוק בכל הקשור

אני שואל את עצמי, צריך לחזור כל שנה ולעמוד על הפודיום ולהגיד למה הוראת שעה' וחוקי חירום, אנחנו ממשיכים אותם וצריכים לחדש אותם כל שנה? אני מציע לכם, חברים, לאסוף את כל

ערבייה.

אנחנו צריכים למצוא דרכים לעצור את האיום הזה.

לא מספיק אפליות, לא מספיק פערים והזנחה,

תושבי מדינת ישראל, לבין מי שהם בחרו לחיות אתם את חייהם, בגדול מהרשות הפלסטינית. מה שהכנסת הזו הולכת עכשיו, ושוב,

זה להיות חותמת גומי ולהכשיר את השרץ של אחת החרפות שמכתימות את ספר החוקים

עכשיו גם נעלמה כבר הבושה, גברתי, ובזה אני רוצה לסיים. תמיד אמרו: יש חשש לסיכון

לאור המצב הביטחוני, ודרשה שיהיה דיון מעמיק וקביעת קריטריונים כאלה ואחרים. איפה המשטרה? רבותי, רבותי, עוד מעט נגיע, איפה המשטרה. קודם כול אמרתי איפה

מה הוא עושה, והוא עושה את זה במכוון. אז אני יודע, באופוזיציה לא אוהבים את שר החוץ, כי האופוזיציה,

שאם את היית ראש

שר החוץ היה אותו שר חוץ, עם אותה מדיניות.

זה הכול היה כתוב באותו נייר. גם

אני אתן דוגמה, העניין של התקציב הדו-שנתי הפך גם לשיטה

הוראת שעה כזו או אחרת אל מול חוק-יסוד, כן, שמאפשרת לממשלה להמשיך לקיים תקציב דו-שנתי, שהוא לא

במלוא עוצמתה, ונגיד את דברנו. לא יכול להיות שבמדינת ישראל של 2015 אזרחי מדינת ישראל מסוימים, כאלה או אחרים,

יהיו משוללים זכות יסוד של לקיים חיי משפחה כראוי. אני מאוד מקווה שאנחנו נדחה את ההוראה הזאת, את ההצעה

מדינת ישראל נמצאת במצב של חירום, לצערי, ועדיין שעת החירום לא משה. היא

אדוני, סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש, נא להסתכל בראי, אתה יושב באותה ממשלת עזים שהייתה כמחצית הממשלה הקודמת. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי

לפחות תושב. ואני לא רוצה לחשוב אם הבת שלי - - - אל תפתחי פה לשטן, עוד יגרשו אותו.

לא הייתי רוצה לחשוב אם הבת שלי הייתה מתאהבת בבחור פלסטיני, אפילו

גורף על אוכלוסייה שלמה. זה רק הפחד והדחליל שמשתמשים בו תמיד, של איום דמוגרפי כנראה. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חברת הכנסת מיכל בירן. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש, אדוני השר,

כמובן, עמיתי חברי הכנסת, הכשל הבסיסי בחוק הזה הוא לא באי-אמון של הממשלה בשריה, אלא בשלילה הגורפת של הזכויות מאזרחי ישראל הערבים ומאנשים בשטחים שקשורים

מביאים אותו בפרוסות,

אני מציע לכנסת לא לאשר את הארכת החוק פעם נוספת. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין.

חבר הכנסת יואל חסון. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, מי שמכיר אותי

לבין הפלסטינים, להיות זה שמפריד בין אנשים שאוהבים אחד את השני, זה מופרך. כשמכניסים לזה את העניין ששוב, הממשלה בטוחה שהיא צודקת בתחום הזה, שפשוט תביא את זה כהצעת חוק ולא שוב כהארכה ועוד הארכה של הוראת

הסכסוך הישראלי פלסטיני,

מביאים לנו כל פעם מחדש סעיפים שאנחנו צריכים להצביע בעדם. אז אני, מה שאני מציע, כבוד

שיובילו, ממשלת ישראל, שיובילו לחזון שלהם.

בבקשה, תתחילו לחלק תעודות זהות כחולות ל-4-3 מיליון פלסטינים. אם אתם רוצים שתי מדינות לשני עמים, אז בבקשה,

חיים ילין.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח.

אחריו,

סבטלובה. גברתי

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. הדובר הבא, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה.

פתוחה, ואתה יודע את זה. אתה מדבר בכלל לא לעניין ולא לגופו של עניין.

אתה מדבר על מה שכולם

חבר הכנסת נסים זאב, בקשה מיוחדת לכבוד חנוכה. תן לו, תן לו. החבר שיושב לימינך דיבר בשם סיעתך. מה שאתה כן יכול לעשות זה לפנות לספסלי מרצ, או הסיעות האחרות שטרם